מ' 232) (מסלול ברירת מחדל בהפקדות לחיסכון ארוך טווח לילד). חבר הכנסת ינון אזולאי, נכון? ומשה ארבל. גם משה ארבל? כן, וגם יוני משה כי אני מכניס אותו עכשיו. אתה לא יכול להוסיף. בשביל הפרוטוקול.

בבקשה, תסביר. הצעת החוק הזאת, הגשנו אותה בכנסת הקודמת, משה ארבל ואני. זה בעצם מה שאומר שהחיסכון לכל ילד שהיום הולך בברירת מחדל לבנקים בסיכון הנמוך, אנחנו רוצים שזה ילך בסיכון המוגבר בקופות הגמל. אנחנו ביקשנו שזה יהיה בחוק. זה עבר פעם שעברה, וייאמר לזכותו גם של יושב-ראש הוועדה אלכס קושניר שהוא עזר לי לקדם את זה. גם ולדימיר שהיה גם חבר בוועדה, ביחד קידמנו. רצינו להביא את זה אבל היה בדיוק ועדת הסכמות וזה נפל בין הכיסאות. זה עבר בטרומית? עבר בראשונה. עכשיו מה שאנחנו מבקשים בעצם, להחיל על זה דין רציפות. הרב גפני, אני שמח גם להגיד שלך יש את הזכות הזאת עכשיו שזה יהיה אצלך בוועדה. ככה אתה גם שותף לעניין הזה. גם לפני זה היית שותף.

הרב גפני, אני מפרגן לך. אני רוצה להגיד שאני מודה לך שהבאת את זה, לא יודע אם מהר אבל ברוך השם שזה הגיע בסופו של דבר אחרי דרך ארוכה. אני מבקש מהחברים להצביע. היה דיון על הנושא הזה עוד קודם לפני שהגשת את הצעת החוק. היה אז בעיות גם כן עם האוצר. הוויכוח עם האוצר, אפילו הם מעוניינים שהבנקים לא יהיו בכלל בברירת מחדל. אתה יודע אדוני היושב-ראש, היה שר אוצר אחראי. הוא לא מהמפלגה שלי, למען הסדר הטוב, אבל היה שר אוצר אחראי.

האוצר הסכים עם זה וגם אחר כך - - - הוא לא רוצה את הבנקים. הוא לא רוצה את הבנקים. אני חושב שהוא טועה. מה מנגנון הבחירה בעצם לגישתך? היום יש לך ברירת מחדל שזה הולך לבנק. אני מבקש שברירת מחדל יהיה גמל בסיכון המוגבר. עשינו אז חשבון אם אתה זוכר, שיוצא במאות אחוזים יותר לאחר 15 שנה, ואחרי 15 שנה זה הופך להיות בינוני. למה דווקא ברירת מחדל בסיכון המוגבר? בגלל המלצות גם של הביטוח הלאומי שהוא אמר.

גם שוק ההון שהוא הכניס את זה בנוהל שלו, אבל הוא לא הכניס את זה בדיוק כמו שאנחנו רוצים. בין קריאה שנייה לשלישית אנחנו נדון על אותם אלה שיש להם כרגע ונמצאים כאילו באיזשהו מחסום, לא יכולים. הם במילים אחרות, "אכלו אותה", שמו ונגמר הסיפור. אני חושב שזה הרוב המוחלט. שזה הרוב המוחלט. אגב, גילוי נאות, אני ביניהם. אם יגידו שבגלל שאני ביניהם אז אני לא יכול להשתמש בזה בשביל עצמי, אני גם מוכן כדי שכולם יהיו בסדר.

בין אלה שהיו בברירת המחדל, שנותנים לחיים לזרום ואז נתנו לבנקים לקחת את החיסכון. צריך לבקש באמת חוות דעת על ניגוד עניינים. לכן אני אומר, אם אני אצטרך לוותר על הזכות שלי בעניין הזה, אני מוותר עליה לכתחילה דלכתחילה.

אני רוצה לשמוע את האוצר. מי מהאוצר כאן? שלום רב, אני מרשות שוק ההון. כפי שאמר חבר הכנסת ינון אזולאי, באמת ישבה אצלנו ועדה משותפת לאוצר וביטוח לאומי והמליצה לממונה על שוק ההון לתקן את מסלול ברירת המחדל לקופות הגמל מסיכון מועט לסיכון מוגבר, והחל מדצמבר האחרון כל מי שמצטרף הולך לסיכון מוגבר. הבעיה אם אפשר לקרוא לזה ככה,

זה בעצם המלאי הקיים. היום נולד ילד,

לבנקים או לקופת הגמל? זה בדיוק מה שבאתי לתקן, לקופות גמל. הבנק הוא לא ברירת מחדל. ברירת המחדל זה קופת גמל והחל מדצמבר, במקום סיכון מועט זה סיכון מוגבר. רגע, אבל אם הוא רוצה בבנק? הוא יכול.

לא הבנתי. נולד ילד - - - ילד נולד, ההורים שלו רשאים לבחור מה שהם רוצים, אם זה קופת גמל,

ואם זה קופת גמל, איזה מסלול בקופת גמל. ככל שהם לא בחרו, הדין קובע שברירת המחדל זה קופת גמל והחל מדצמבר האחרון זה סיכון מוגבר. אם זה קיים אז למה צריך חוק? אני מאגף תקציבים, משרד

רק לחדד את מה שרמי אמר. זה לגבי הילד הראשון. ככל שהילד הראשון נמצא באיזשהו מסלול, הילדים שאחריו ממשיכים באותו מסלול של הילד האחרון, כלומר אם מישהו, הילד הראשון שלו הוא מתקופת ברירת המחדל של הבנק או שהוא בחר באופן אקטיבי בבנק, אז בילד/ים הבאים זה ממשיך באותו מצב. ברירת המחדל שתוקנה וזה צעד שהוא בעינינו דרמטי ומשמעותי ומאוד נכון, זה שעברנו לברירת מחדל של סיכון מוגבר. זה רק לגבי ילד ראשון.

רוצה שברירת המחדל, ובשביל זה אנחנו רוצים גם את החוק, תהיה לכל הילדים קופת גמל בסיכון מוגבר. זה מה שצריך להיות ואנחנו נדבר עם האוצר ביחד גם לראות אם אפשר להחיל את זה על ילדים שכרגע קיימים. אנחנו נעשה שיח בינינו.

אני אמרתי גם באוצר השבוע כשהביאו את זה לקריאה ראשונה, שאני פתוח לשמוע את הכול, לשבת איתם. חשוב לי שזה יגיע בשיתוף פעולה על מנת שנביא את החוק הזה כמה שיותר מהר. זה יהיה בשורה. רבותיי חברי הכנסת, אני בעד זה שאנחנו נאשר את הרציפות ויתחיל הדיון בהכנה ואז אנחנו נדבר על הדברים האלה, מה שעכשיו מעלים, ברירת מחדל כן או לא. יש לי רק שאלה קצרה. כן, בבקשה. מי שנמצא במסלול של הבנקים, איך הוא עובר לסיכון מוגבר בגמל? מה הפרוצדורה?

אין יציאה מהבנקים. ילד קיים שהוא בבנק, הוא לא יכול לעבור מהבנק כי יש חלק מהמסלולים בבנקים שיש בהם אחת לחמש שנים אפשרות לעבור בין מסלולים בבנק וגם לא כל המסלולים הם כאלה. זה האופציות בבנקים נכון להיום. מעבר לזה, רק כדי להבהיר את מה שאמרתי קודם. לאחר שנולד ילד, בחצי השנה הראשונה אפשר לבחור לגביו איזה מסלול שרוצים, וכל ילד הבא שנולד הוא לפי הבחירה בפעם האחרונה. זה המצב כיום, מי שבחר בבנק, לגבי הילדים שהוא בחר לגביהם בבנק אין אפשרות לצאת מהבנק נכון להיום. ככל שנולדים עוד ילדים, ניתן עבורם לבחור כל בחירה. אדם שיש לו כרגע שני ילדים, החיסכון שלהם בבנק לפני התקנה. רגע, אבל גם על זה אפשר לדבר אולי במסגרת ההכנה? לשים את הילדים בבנק או גם - - -? לא, על המעבר לגבי ילדים קיימים. גם על זה אני מדבר. לפי החוק הישן לצורך העניין, הילדים, החיסכון שלהם בבנק. היום נולד ילד, האם ברירת המחדל שלו קופת גמל או בנק? השלישי, אל תשכח. שניים כבר נמצאים. ברירת המחדל לפחות בהוראות הממונה, אני כרגע לא מדבר על הבנקים שהממונה לא עוסק בהם. הוראות הממונה על שוק ההון קובעות חוזר שאם הורה בחר בחירה אקטיבית נניח או הייתה ברירת מחדל בילד הראשון, בילדים הבאים - - - ילד ראשון אצלך,

אחרי התקנה או הילד הראשון של האדם? עכשיו יש לבן אדם שני ילדים, החיסכון שלהם נמצא בבנק. מה-1 בינואר 2023 נולד לו - - - בהתאם לרגולציה הנוכחית. אז זה אומר בבנק. לא לבנק. כי שניים שלו בבנק. ברירת המחדל הולכת לקופת גמל ואם ההורה לא בחר לגבי הילד השלישי, אז ילכו לפי הבחירות הקודמות שלו. אבל זה הילד הראשון אחרי החוק. את מבינה, שירה, את השאלה שלי? אני מבינה את השאלה שלך. אני מוודאת את מה שאמרתי. ואת התשובה את מבינה?

אני הבנתי. אני מוודאת רגע ואני חוזרת אליך. חשוב לי לדעת. תודה. אני מציע שאת הדיון הזה אנחנו נעשה בעזרת השם כשיעלה - - - .

אני זוכר את הצעת החוק הזאת ובאמת אלכס ואני הענקנו גיבוי להצעת החוק. אני גם חושב שזו הצעה חשובה.

דברים שלדעתי אפשר לשנות בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. באופן כללי נדירים הרגעים בוועדה הזאת שאנחנו מסכימים פחות או יותר על הצעת החוק. רק כדי להאריך את החוויה אני מבקש התייעצות סיעתית לפני ההצבעה. בשמחה רבה. (הישיבה נפסקה בשעה 13:29 ונתחדשה בשעה 13:30.) ההתייעצות הסיעתית הסתיימה. בבקשה, ביטוח לאומי, אפשר להגיד משפט בעניין בגלל שאנחנו את הדיון עצמו נעשה בעזרת השם כשיבוא החוק. בבקשה. אני מהלשכה המשפטית של הביטוח הלאומי. בהתאם לשאלתו של חבר הכנסת אזולאי, אז בעצם ברירת המחדל היא האח הצעיר ביותר שקדם לילד החדש, זאת אומרת אם הוא נמצא בבנק או קופת גמל, אז כל עוד הוא לא בחר אקטיבית, אז הוא נשאר עם האח הקודם. כלומר מה שאתה אומר, שזה רק למשפחות חדשות, ילדים חדשים שנולדו בשנת 2023 או סוף דצמבר 2022. ברירת המחדל. בסדר, אנחנו מדברים על ברירת המחדל. בהכנה לשנייה ושלישית - - - בסדר, אנחנו נטפל בזה. טוב, אנחנו שמענו ורשמנו את מה שאמרת. בדיון בעזרת השם, בהכנה לקריאה שנייה ושלישית אנחנו ניכנס לפרטים השונים ואני אבקש ממך להגיד את עמדת הביטוח הלאומי בעניין. תודה רבה. מי בעד החל דין רציפות על החוק, חוק הביטוח הלאומי? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר החוק אושר פה אחד. שיהיה לכם בהצלחה. הרציפות. פה בוועדה אפשר להצביע על הכול. נכון. ההצבעה הייתה על אישור הרציפות. הישיבה ננעלה בשעה 13:37.